לקריאה ראשונה,

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 39) (סמכויות), התשפ"ג 2022, כ/943. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לנאומים בני

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

חג חנוכה שמח לכל עם ישראל. אני רוצה לדבר על תוכנית המטרו. תוכנית המטרו היא תוכנית שמתייחסת בעיקר לגוש דן, והוצגה לאחרונה גם בין הרצליה בצפון

חג אורים שמח. גם השבוע אני אדבר על בריאות. השבוע אדבר על מחלה נדירה הנקראת ASPS,

זה סוג של סרקומה נדירה. מדובר

לעובדות ולמציאות לבלבל את האג'נדה והטרלול הרגרסיבי? אני ממליץ לאזרחי ישראל לשמור על לשון הקודש בת אלפי השנים, שמבטאת בצורה הכי נאמנה את רוח

משום שבשבוע החולף התרחשו 62 פיגועי אבנים נוספים, שבעה ניסיונות רצח באמצעות בקבוקי תבערה וארבעה פיגועי ירי לעבר חיילים ואזרחים בגזרת יהודה ושומרון. כמה שמעתם

בריסוק הדמוקרטיה, או שלשם שינוי יפעלו למען השכבות המוחלשות ויבטיחו חיים בביטחון ובכבוד לכל אזרחי ואזרחיות

אני מזמין אותך, בכבוד, לעלות ולהציג את הצעת החוק, בבקשה. תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. ברשות חבריי, יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אופיר כץ, יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת יואב קיש,

דברים השתנו, המדינה התקדמה, התקדמנו, אבל יש דבר אחד שנשאר אותו דבר, וזה הפקודה המיושנת הזאת, שבאמת מתאימה לימי המנדט הבריטי. ההצעה שלנו, אדוני היושב-ראש, באה להציב את ישראל